אני מקדם בברכה את שר האוצר ישראל כ"ץ. הבית שלך פה, אתה מרגיש כמו בבית, ואני שמח שאתה פה. מדובר בתקנות שאנחנו הולכים לדון בהן היום, שיש בהן הרבה פרטים,

תמיכה והתנגדות. חשוב מאוד שאתה כאן, אני מודה לך על כך. אני מתחיל את התקנות איתך. אדוני השר, הבמה לרשותך להסביר את התקנות, את החשיבות שלהן, לפני שאנחנו נכנסים לפרטים. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אנחנו מביאים לכאן היום תקנה - ברקת, הממונה על שוק ההון, יסביר אותה בהרחבה - בהמשך לדברים שכבר קרו בוועדה, להחלטות שהתקבלו בזמנו.

טובת עמיתי הקרנות, יביא לכך שהכספים יושקעו כאן, לא רק בחו"ל. היקף המשאבים בקרנות הוא קרוב לשני טריליון שקלים. רוב ההשקעות המוחלט עד היום היה

משום שהכללים כאן לא מתאימים. אגב, גם אחרי ההחלטה היום, אני מקווה, יש עדיין דברים שקשורים למסלולי המיסוי ולדברים אחרים שגם כן יקודמו. כשנכנסתי לתפקידי לפני כשנה, קיימתי סדרת פגישות עם

וזאת כדי לחפש דרכים איך להתניע את המשק, איך לעודד השקעות בכל הדברים האחרים שמאוד חשובים לנו. ראיתי כאן הזדמנות מאוד גדולה לאפשר השקעות בתחום התשתיות. יש גם בתחום ההייטק תקנה שמקודמת ואני מקווה שתושלם ותגיע. מדובר ב-100 מיליארד שקלים שהקרנות האלה יוכלו להשקיע בתשתיות במדינת ישראל. אני לא צריך להסביר את המשמעות של זה. הייתי שר תחבורה במשך עשור שבו עלתה כמות ההשקעות בתשתיות בישראל בצורה ניכרת,

גם גופים פרטיים וחברות ענק בינלאומיות הגיעו למדינת ישראל.

כבוד השר, להסביר את המספר של ה-100 מיליארד?

כל העדכונים המפורטים יינתנו. סכומים עצומים כאלה יכולים ממש להיות נקודת שינוי ביכולת למנף. אם ניקח לדוגמה את ארצות הברית, אז ארצות הברית הולכת להשקיע בתחום ההשקעות סכומים עצומים, מתוך תפיסה של מה שהם צריכים לעשות אצלם, מתוך תפיסה של התנעת המשק. אנחנו הבאנו תכנית האצה של חמישה מיליארד שקלים, שאותה אישרנו, שאותה אנחנו מבצעים, ויש לנו כוונות להביא עוד. האפשרות כאן היא לרתום את הקרנות המוסדיות, כמובן אחרי שנבדקו כל כללי הזהירות. דואגים קודם כל לעמיתי הקרנות.

עושים מהלך שיעמיד בסיכון או יגרום להכנסה פחותה.

זה יכול לגרום להכנסה יותר גבוהה.

אפשרות להנהלות

אני חושב שיש קונצנזוס לגבי זה שאנחנו צריכים להשקיע עוד ועוד בתשתיות, דבר שישפיע מאוד על האקוסיסטם של החוסכים ועל המשק הישראלי. אנחנו מאפשרים לחוסכים לפנסיה, בלי חסמים מיותרים,

זה כסף לצמיחה ישראלית, זה כסף שיבוא. "מגדל", למשל, פירטה היום השקעה מסוימת שהיא עושה. היא העריכה שהיא תעשה פי שלושה על הכסף. אלו תשואות גבוהות יותר שהיום בסביבת ריבית נמוכה עוזרות לפורשים לפנסיה. הכסף הוא לפרויקטים חדשים בישראל, לקרנות ותאגידי השקעה שמגייסים לראשונה. הכוונה היא לעלות מ-20%, שזאת המגבלה שקיימת היום, ל-49%. צריך להבין שהיום יש הקלות לגבי השקעות בתאגידי נדל"ן בארץ ובחו"ל, ולגבי השקעה בשותפויות, מה שאומר שאני יכול להשקיע בשותפות בתחום הקנאביס בארץ או בחו"ל עד 49%, ואני יכול להשקיע בתאגיד נדל"ן בארץ או בחו"ל עד 49%. לא ייתכן שלא נאמץ את ההקלות האלו גם בעולם שהרבה יותר מתאים לתיק המוסדיים כמו ענף התשתיות. יש פה גידול פוטנציאלי של עד 80 מיליארד שקל להשקעות. זאת התשובה למוסי רז לגבי ה-100 מיליארד.

- - זאת תחילת התשובה. אני אסביר איך מגיעים לזה. מתוך ה-100 מיליארד, 20 מיליארד שקל אנחנו מכוונים להתמודדות עם השפעת סיכוני האקלים בישראל. אנחנו חווים שיטפונות, אנחנו חווים שריפות, אנחנו חווים בעיות אחרות. זאת בעיה שהוגדרה בענף הביטוח והפנסיה כאחד הסיכונים המרכזיים בענף הזה. 20 מיליארד תוך כמה זמן? תוך שנה? תוך כמה שנים? בהרבה מאוד תחומים יש לנו מחסניות. המשקיעים המוסדיים ימלאו את זה מהר או לאט, לפי הקצב - - תסביר את המספר 100, מתוך כמה ולמה. אני מדבר על השקעה באקוויטי. היום ההשקעה הכוללת באקוויטי, בחוב, בקרנות השקעה בתשתיות בארץ ובחו"ל, עומדת סך הכל על 64 מיליארד שקל. אנחנו פה מדברים על 100 מיליארד רק באקוויטי. על זה יש גם חובות. צריך לזכור שהשקעה בחוב, בתשתיות, לא מוגבלת בשום צורה, למעט הגבלה אחת שחלה על חוב פלוס אקוויטי, שזה חשיפה לתאגיד וחשיפה לתוצאה תאגידית. כל הנושא של ריכוזיות וכן הלאה

בתקנות האלו. אתה מדבר על 100 מיליארד, שזה חמישה אחוז מהסכום.

ה-100 מיליארד מגיעים מכך שיש לנו 2 טריליון שקל בחיסכון הציבורי שמפוקח קופות גמל, ביטוחי מנהלים, פנסיה, וכן הלאה. אנחנו לוקחים מחסנית של עד חמישה אחוז לכספים החדשים האלה שיזרמו למשק. אנחנו מגבילים את זה בחמישה אחוזים, לכן המחסנית היא 100 מיליארד סך הכל. הרי גם היום הם יכולים להשקיע את הכסף הזה ביותר השקעות,

היום זה מוגבל ב-20%. האם הם ממצים ומגיעים ל-20%. בעולמות של נדל"ן נתנו להם את האפשרות הזאת, נתנו להם את האפשרות הזאת בלי שום בעיה.

אם הם רוצים דרך שותפויות לעשות השקעות מהסוג הזה, הם יכולים דרך שותפויות, אבל אז או שהעמיתים ישלמו הוצאות ישירות וזו תשואה נמוכה יותר, או שהם יצטרכו להקים פרויקטים כאלה ולהוציא הוצאות נוספות שזאת השקעה עקומה במקום השקעה ישירה. ברגע שהם יודעים שיש את ההשקעות הישירות, זה נותן להם תמריץ להשתתף גם בהשקעות קטנות יותר. השר ואתה אומרים שיש פה 100 מיליארד שקל. איך נבנו ה-100 מיליארד שקל האלה? זו מחסנית של חמישה אחוזים.

סך החיסכון הפנסיוני היום הוא שני טריליון. חמישה אחוזים משני טריליון זה 100 מיליארד. אם יגדל החיסכון הפנסיוני, גם המחסנית תגדל. דווקא הדבר הזה מעודד תחרות בעולמות של תשתיות.

בואו נניח שבא מישהו עם פרויקט של 80 מיליון שקל, למשל פרויקט של להפוך פסולת ממטמנות לאנרגיה או פרויקט תחנות כוח בגלבוע. אני מדבר על דוגמאות אמיתיות. 20% מ-80 מיליון זה 16 מיליון. על טיקט השקעה של 16 מיליון המשקיע המוסדי בכלל לא מסתכל,

אם מגדילים לו את הטיקט ל-40 מיליון, יש על מה לדבר, ואז הוא נכנס להשקעות הקטנות. המגבלה דווקא חוסמת פרויקטים של תשתיות קטנים, חוסמת מיזמים שיכולים להניב תשואה עודפת לחוסך ולמשק הישראלי ולהגביר את התחרות. שמתם פה מגבלה שזה יהיה רק להשקעות קטנות? גם לקטנות. יש יתרונות להשקעות קטנות ולהשקעות גדולות. אני לא יכול לשלוט בזרם של ההיצע. אם יזמים קטנים יראו שיש להם אפשרות לממן, הם יבואו עם יוזמות. יש פרויקטים חדשים של תשתיות שאנחנו רוצים להקים - זה נעשה בשיתוף פעולה מלא עם החשב הכללי. יש היצע של פרויקטים שאנחנו רוצים להגדיל אותו. רוני חזקיהו הביא בשעתו תכנית להגדלה משמעותית, וגם אגף תקציבים. אנחנו רוצים להגדיל תשתיות. כשיהיה תקציב, כשתהיה ממשלה, נכון? לא כדאי להיכנס כאן לעניין הפוליטי. הרי היום כל התקציבים ששייכים למשרדים מבוצעים. משרד התחבורה מתוקצב בכ-20 מיליארד שקלים בתקציב שנתי.

תשתיות תיירות, יש תשתיות תקשורת, יש דברים אחרים. כשאני נכנסתי לתפקיד שר התחבורה התקציב השנתי לפיתוח היה כתשעה מיליארד שקלים. כשסיימתי את התפקיד הוא היה קרוב ל-25 מיליארד שקלים. כששאלתי כשר אוצר אם אפשר לקחת משם משהו, אמרו: שר התחבורה דאג שאי אפשר יהיה לקחת שום דבר, הכל בביצוע. כשאומרים שאפשר להשקיע גם בפרויקטים קטנים, מתכוונים לכך שגם בגדולים אפשר יהיה. הכוונה פה שגם הקטנים יקבלו את האפשרות להשקעה של אותם גורמים. אני רוצה שתבינו ששמנו פה איזונים ובלמים שלא שמנו בנושא של נדל"ן ושותפויות. צריך להבין את התפיסה שלנו לגבי החיסכון הפנסיוני. אנחנו נכשיל את עצמנו אם נחשוב שהחיסכון הפנסיוני מנהל פה עסקים וחברות. הפנסיה שלנו לא מנהלת עסקים, היא פאסיבית, היא מחפשת תשואה, לכן לא צריך למסות את זה כעסק. שמנו איזונים ובלמים שיבטיחו שאין פה התערבות בחברות ריאליות. למוסדי אסור שתהיה שליטה בתאגיד או בפרויקט. אם יש לו שליטה, זה לא נכנס תחת ההגדרה הזאת. ההשקעה היא מכספי החוסכים בלבד. לא יכולה חברת ביטוח לבוא ומכספי הנוסטרו לעשות את ההגדלה הזאת. זה כספי הפנסיה בלבד.

הפעילות של התאגיד חייבת להיות הקמה ופיתוח של פרויקט תשתיות בישראל או גיוס הון לפרוייקטי תשתיות בישראל,

חדשים בלבד. יש את המגבלה של מעל 25% או את המגבלה שמישהו מחזיק 50%, שזה בדרך כלל המפעיל של הפרויקט, ואז הוא יכול להגיע עד 49%. אם הוא מחזיק מעל 25%, נטל ההוכחה עליו שהוא לא שולט. אם הוא לא הוכיח את זה, הדיפולט הוא שהוא לא יכול להגדיל מעל 25%. יש פה פיקוח מאוד הדוק על איך הדברים האלה נעשים. צריך לזכור שאנחנו הולכים לקראת חיזוק ועדות ההשקעה שהם הגורמים המפקחים. מספרים סיפורים שמי שמנהל את העסק זה החברות המנהלות. החברות האלו מנהלות כספים. מי שיש לו את כוח ההצבעה זה ועדת ההשקעות של העמיתים. אנחנו הולכים להפוך את הוועדה הזאת ל-100% בלתי תלויה. כבר היום יש רוב בלתי תלוי. בתקנות האלו?

כבר היום יש רוב בלתי תלוי. אולי תתקנו קודם את התקנות. שמנו הוראות כך שהיום ההצבעות של העמיתים מופרדות לחלוטין מההצבעות של הנוסטרו. כבר שמנו את זה היום, בכללים של היום. אנחנו הולכים לחזק עוד יותר. לא צריך מעבר לכך, כי אז אנחנו עוצרים את ההשקעות במשק. אני לא חושב שזו הדרך לעשות את הדברים האלה. יש דרך לפתח רגולציה. רגולציה יכולה להרוס עסקים. אנחנו רוצים רגולציה שכלתנית, שבאה עם צמיחת העסקים. מבנים ציבוריים, מיזמי תשתיות של המדינה והסקטור הפרטי,

תקשורת, תחבורה,

פסולת - כל הדברים האלה ייהנו מההשקעות האלו. אני רוצה שתבינו באיזה חסר גדול נמצאים המוסדיים הישראלים לעומת גופים מקבילים בעולם. אם בעולם אנחנו מדברים על שיעורים שמגיעים ל-10%, אנחנו לא מגרדים חצי מזה. צריך להבהיר לגופים המוסדיים שאנחנו מסירים חסמים כדי שהם יגיעו לשיעורים שמקובלים בעולם. השיעורים האלה הם לא סתם שיעורים של פיזור סיכון, הם שיעורים שמביאים תשואה עודפת. מה השיעור בארץ? פחות מחמישה אחוזים. אם אתה עושה 64 חלקי שני מיליארד אתה מגיע לחישוב. להשקעה בתשתיות האלה יש תועלת משמעותית לציבור החוסכים, יש תרומה לכלכלת ישראל. מבחינת ציבור החוסכים יש מתאם לא גבוה עם שוק ההון ולכן יש הקטנת סיכונים, יש התאמה להיקפי השקעה, יש יתרון במומחיות,

תועלות של האקוסיסטם.

מחקר יחד עם הוועדה להוצאות ישירות. זה מחקר שנעשה ברמה האקדמית הגבוהה יותר פרופסור ישי יפה, פרופסור אלון ברם שיש לו שם בינלאומי,

אנחנו מגיעים למסקנה שההשקעה הזאת בנכסים לא סחירים היא זאת שמביאה לתשואה שנתית עודפת על הפנסיה שלנו. אם אנחנו מגבילים, אם אנחנו הורגים את התחום הזה ולא נותנים לו לצמוח, המשמעות היא שיש לנו תשואה נמוכה. כאשר גורם שאין לו אוויר לנשימה ל-30 שנה, ל-40 שנה, כמו החיסכון הפנסיוני, בא ומשקיע בהשקעות האלה, הוא דורש פרמיית חוסר נזילות, הוא דורש פרמיה נוספת, בגלל שהנכסים האלה הם לא נזילים. החיסכון הפנסיוני יכול להחזיק, יש לו אוויר לנשימה, הוא יכול להחזיק 30, 40 שנה, לכן פרמיית האי סחירות הזאת כולה מתקבלת כתשואה עודפת בסוף. הוא לא סובל מהסיכון, כי הוא ממילא חוסך לטווח ארוך והכל מצטבר כתשואה עודפת. אנחנו לא רוצים לחסוך מהחוסכים שלנו את התשואה העודפת שהם יכולים לקבל בפרויקטים שמתאימים לפרופיל ההשקעה שלהם. במה שאנחנו עושים עכשיו אנחנו לא ממציאים את הגלגל, אנחנו לא חלוצים. ה-OECD , ה-G20, ה-IOSP, שזה הגוף שמפקח ומארגן את הגופים המפקחים על פנסיה בעולם כולם ממליצים על השקעה בתשתיות מקומיות כמקור לתשואה לחוסכים, לניהול סיכונים נכון, לניהול תיק נכון, וגם לצמיחת המשק הישראלי. זה דבר שפורסם גם בתקופת הקורונה וגם לפני כן. אנחנו התאמנו את עצמנו לאירופה. גם שם היה דגש חזק לכיוון התשתיות, לאפשר הקלות בהון שידחפו להשקעות בתשתיות, מכיוון שההשקעות האלו באופן מהותי מתאימות לתיק

אני רואה שהיום אין השקעות של חברות בסך של 20% - התקרה שיש היום.

מה המוטיבציה לקחת ולהגדיל את זה עד ל-49%?

יום האחרון למה? היום עוד יש להם מרווח עד 20%. אם הם עוד לא הגיעו ל-20%,

להגדיל את האחוזים הם לא משקיעים כאן. לא מסתדרים לי המספרים.

אני לא מכיר

אני לא מתווכח ברמה המקצועית עם משה, גם לא עם השר. יכול להיות שהתקנות טובות יותר,

ועדת ההסכמות לא אפשרה להצביע על זה לפני הבחירות, ואז זה

היה אחרי שניתן האישור של היועץ המשפטי של משרד האוצר, של כל הגורמים במשרד האוצר. משה ברקת ושוק ההון מקדמים את זה כבר הרבה זמן.

צריך לדון לגופו של עניין. אני עדיין לא בטוח בתקנות עצמן. אנחנו צריכים לשמוע את כולם, אנחנו צריכים לדון עם כולם. לטעון שאנחנו,

שנבחרנו בפעם הרביעית, שהכנסת נבחרה בפעם הרביעית, צריכים לחכות? למה לחכות? אני מחכה למשיח. מישהו מבטיח לנו שבשבוע הבא תהיה ממשלה? מישהו מבטיח לנו שאם תהיה ממשלה היא תביא תקציב? יש מישהו שאשם בשנתיים האלה, וזה לא אני. אתה הקמת ממשלה לפני שנה. מה קרה לה? מה קרה לערבויות שנתתם לפני שנה? אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת מתי יובא תקציב לכנסת. הלוואי והיינו יכולים להגיד שיש תקציב, להגיד שבעוד חודש יהיה תקציב,

המצב. כמו שעשינו בעבר דברים בוועדה, לפעמים גם בוועדה זמנית כשאתה,

היית יושב-ראש - - דברים דחופים. צריך להחליט אם זה דחוף או לא דחוף. לכן שאלתי אם העניין הזה לא יכול לחכות חודש. מוסי, בבקשה. אנחנו עכשיו מדברים על 100 מיליארד שקל, על רבע מתקציב המדינה. על תקציב המדינה אנחנו מקיימים דיון מפורט בשלוש קריאות. גם פה צריך להיות דיון מפורט. אני חושב שצריך לקיים דיון שלא ייגמר בשעה. אי אפשר להצביע בשנייה על 100 מיליארד שקלים. משה ברקת, אתה אומר שיש בעיה בהשקעה בפרויקטים קטנים של תשתיות, לא גדולים. זה לא נאמר. הוא אמר את הקטנים, כי בדרך כלל אומרים שהקטנים לא ייהנו. לגבי הגדולים זה בוודאי חשוב. זה לא אומר שהגדולים לא.

אבל פרויקט גדול של תשתית - - לא ישקיעו. אם הוא גדול, הקרן יכולה להשקיע שם 80 מיליון, לא 16 מיליון. אני מעדיף שאת ה-49% שלי יפצלו לשלושה חלקים, שישימו 16% בכל מקום, כי אני רוצה כמה שפחות סיכונים. אני מסכים שזה נכון לנו להגדיל את ההשקעה בתשתיות, אני לא אומר שלא.

לא יכול להאמין שיש מצב שבהשקעה של מיליונים רבים כדי להגיע ל-49%,

מיליונים, אין שליטה נסתרת. גם אם אתה לא יכול להוכיח אותה מבחינה משפטית, ברור שיש שליטה או סממנים של שליטה, שזה בדיוק הדבר שאנחנו לא רוצים. אבל אז אתה עוצר ב-25% לפי התקנות. אני מקבל את מה שאתה אומר שיש

שיש חוק, שיש את מה שאפשר להראות, אבל יש גם את מה שקשה להראות. אם לי יש שליטה כלכלית של 49% - - חובת ההוכחה היא על הגוף. אם הוא לא יראה, הוא לא יכול לעבור את ה-25%. אני לא מקבל, עם כל הכבוד, שהשקעה בכבישים היא כמו השקעה באנרגיה מושבת או השקעה בבתי ספר. זה לא אותו דבר. אני לא רוצה להשקיע בכבישים. אני דורש להחריג את הכבישים מהעניין הזה. למה? כי כבישים מסבכים אותנו בעוד פקקי תאונה, בעוד תאונות דרכים, בעוד זיהום. ההשקעה היא במשהו שמניב רווח, לא אם אתה בעד זה או לא. אתה רוצה שהקרנות יגדלו. מה קשור לעניין הכלכלי מה שאמרת? אנחנו רוצים שהגופים המוסדיים שלנו ישקיעו את השני טריליון שקל שהולכים וגדלים כל שנה ב-5%, פלוס מינוס, במטרות שאנחנו רוצים לעודד, לא בכל דבר. לא כל תשתית אנחנו רוצים לעודד. אני לא חושב שנכון שמדינת ישראל הצפופה ביותר בעולם - - מוסי, לא הולכים לאשר עכשיו תקציב מדינה. אנחנו רוצים שבמקום שאנשים ישקיעו את הכסף בכבישים בארצות הברית הם ישקיעו את הכסף בכבישים בארץ. הנושא הוא לא תקציב מדינה. כשיהיה הדיון על תקציב המדינה ויביאו כסף לכבישים, תגיד שאתה לא רוצה בגלל שנוסעים שבעה ימים בשבוע. כאן אתה עושה שינוי רגולטורי שמעודד השקעות. אני בעד שינוי רגולטורי שיעודד השקעות, אבל לא במחיר של העלאה ל-49%, וגם לא במחיר שאנחנו נקבע שבשבילנו מתקני אנרגיה מושבת וכבישים הם אותו דבר. זה לא אותו דבר. כבישים זה דבר שלילי, ואילו מתקני אנרגיה מושבת ובתי ספר זה דבר חיובי. מה אתה מציע לעשות? מדובר פה על הגדלת ההשקעות. לא אומרים כבישים. תקבע עוד דיון שבו אני אהיה מוכן להציע הצעות, כמו החרגה של הדבר הזה. לא ראיתי שהוצגה בעיה עם ה-20%, אבל נגיד שיש בעיה.

זה צריך להיות במגבלת סכום, זה צריך להיות מקסימום 25%. מדובר ב-100 מיליארד שקל. לא מאשרים את זה בשעה אחת. יש לי שתי שאלות מרכזיות. הראשונה מתקשרת למה שחברי מיקי לוי הציג. הכותרת של הדיון הזה היא הסרת חסמים. כמו שמיקי לוי ציין, אני לא מכיר שההשקעות המוסדיות מגיעות ל-20%. הן אפילו לא מתקרבות ל-20%. למה להגדיל מחסום שלא הגענו אליו? אולי תוכל לתת דוגמה לפרויקטים שלא התרוממו או

בגלל שאין אפשרות להשקיע בהיקף של למעלה מ-20%. הדבר השני, שהוא דווקא חיובי בתוך סט התקנות הזה, זה התיקון בסעיף 12, התיקון שמאפשר להגדיל את השליטה של גוף מוסדי מ-4% ל-5%, ואני מצטט: "במידה וההשקעה היא שיפור ההתמודדות עם השפעות שינויי האקלים והפחתתן". בשקף הזה של פרוייקטי תשתית בישראל הדבר היחיד שלא מופיע בעברית זה שינויי האקלים, מה שמעורר בי את החשד שלא ברור מה אתם מגדירים כהפחתת שינויי האקלים. האם סלילת כבישים זה הפחתת שינויי האקלים? האם זיקוק

נכלל במסגרת ההגדרה הזאת? האם השקעה בגז טבעי זה במסגרת המאבק במשבר האקלים? מי מגדיר מה נכנס לתוך הסל הזה? לי יש חשד סביר להניח שאנחנו לא תמימי דעים לגבי מה מסייע להתמודדות עם משבר האקלים. אני אשמח לדעת מה כולל הסעיף הזה. אפשר להסכים על דבר אחד, וזה שמדובר פה בשינוי משמעותי, בשינוי מז'ורי בכל הנושא של ההשקעות, לכן אני מצטרף למה שאמר חברי מוסי רז על כך שזה לא אמור להסתיים בדיון הזה, שצריך לקיים דיונים ארוכים. הייתי מאוד רוצה לשמוע חוות דעת נוקדות, ויש כאלו כלכליות ואחרות.

עם מה שהציג ד"ר ברקת, אבל אני יודע שיש חשיבה הפוכה לחלוטין. יש חוויה לא טובה עם המוסדיים. החוויה ההיסטורית של מדינת ישראל מול המוסדיים איננה טובה. למה אתה אומר את זה? אני לא רוצה להיכנס לפרטים. כאשר אנחנו מסתכלים על התשואות של המוסדיים - להגיד דבר כזה הוא מאוד בעייתי בעיניי. אני לא מדבר על התשואות כרגע. אני לא מתווכח גם עם המודל שאתה מציג. אני כן מתווכח עם העובדה שהתהליך שמוצג פה על ידך יגביר בצורה דרמטית את הריכוזיות במשק. עם זה אני כן רוצה להתווכח. אולי זה יפחית ריכוזיות? אולי כחוסכים נהיה הבעלים של הנכסים במדינת ישראל? ביטול ההפרדה שמתבצע כאן הוא כאילו לאחר יד. אני אומר "כאילו לאחר יד", כי לא היה דיון עומק על העניין הזה. נדמה לי שהחוויה של מדינת ישראל היא חוויה הפוכה ממה שהוצג פה. אני לא מצליח להבין מה מביא

נניח שאתה חושב שצריך להוסיף.

למה 49? איך הגיעו למספר 49? לא שמענו הסבר בכל המצגת למספר 49. איך הגעתם למספר הזה? אני מבקש להתייחס לסוגיית ממשלת המעבר. יש כללים ידועים וברורים שמבחינים בין תקופה של ממשלת מעבר לתקופה של ממשלות קבע

למהלכים גדולים של שינוי מדיניות. מעבר לכללים האלה, ואני מצטרף לבקשה לקבל התייחסות של הייעוץ המשפטי לעניין, אני חייב לומר,

שדי תמוה בעיני שההופעה הראשונה שלך בוועדת הכספים הזמנית בכנסת הזאת היא לא על מנת לדבר עם חברי הוועדה על כיצד משרד האוצר נערך לתום תקופת החל"ת, או על-מנת להציג את התכניות שלכם לאיך תעזרו לעשרות אלפי עסקים שעתידים לקרוס, שכבר קרסו,

שתלויים על בלימה.

שקיבלו עזרה יוצאת דופן. נהדר. ישראל מדורגת בין המדינות הטובות בעולם. תפקידנו גם לשבח את הממשלה. אני עדיין תוהה מדוע בשבוע הראשון להתכנסותה של הוועדה הזמנית זו ההופעה הראשונה של השר, כאשר ישנן סוגיות הרבה יותר גורליות בטווח הזמן הקצר לאזרחי ישראל? אתה רק לא יודע שאנחנו דנים בדברים האלה במשך שנתיים - גם בוועדה זמנית, גם בוועדה קבועה. זה היה לא בסדר אם הוא לא היה מביא את זה. הוא מאמין שזה יניע את המשק. אדוני היושב-ראש, זו עמדתך. עמדתי היא שהבחירה בנושא הזה כנושא ראשון מעלה איזו שהיא תחושה שיש ניסיון לקבוע כאן עובדה במהירות לפני התחלפות ממשלה. הסיבה הגדולה לכך שאין השקעה בתשתיות, לכך שאין השקעה מספקת בישראל בתשתיות, היא לא ההגבלות שמוטלות על הגופים המוסדיים, אלא המדיניות הממשלתית של היקף ההשקעה בתשתיות. יש קשר הדוק בין המהלך הזה לבין כוונותיה של הממשלה בנוגע להרחבת ההשקעה הציבורית והממשלתית בתשתיות, בראש וראשונה הקמת תשתיות ציבוריות. בניגוד לפרוייקטי נדל"ן שהם לא דיור ציבורי, ההשקעה המרכזית בתשתיות ציבוריות צריכה להיות מתוך תקציב המדינה. אם יש דפיציט במדינת ישראל בנושא הזה הוא לא בגלל ההגבלות על הגופים המוסדיים שנועדו להגן על החוסכים הפנסיונים, אלא בגלל אותו גירעון דרמטי של ממשלות ישראל לדורותיהן בהשקעה בתשתיות ציבוריות. אנחנו ניצבים פה בדיון שבו חסרים לנו הרבה מאוד נתונים. אם אתם טוענים שהעובדה שבחו"ל ניתן להשקיע 49% מפרוייקטי תשתית, בואו תספרו לנו כמה כסף הגופים המוסדיים משקיעים בהיקף השקעה של 49% לעומת ההשקעה כאן בארץ. תראו לנו שיש פער דרמטי, ושזה בדיוק הפקטור לשינוי. למיטב ידעתי זה לא המצב. הדבר החשוב ביותר,

זה שבהערה של נציג האוצר באה לידי ביטוי הכוונה העיקרית, וזה שהכנסת וממשלת ישראל, או ממשלת ישראל והכנסת, הם שקבעו את הקמת החומה בין ההוני לבין הריאלי. זה היה צעד מאוד-מאוד מרכזי בצמצום הריכוזיות במשק, בהגנה על אינטרסים חשובים מאוד של האזרחים הישראלים. העובדה שאתה רק לפני דקה אמרת - מה רע בכך שמשקיע הכסף יהיה גם בעל השליטה או חלק מהשליטה, חושף את המהלך האמיתי. לא אמרתי את זה. אמרתי שהפנסיה שלנו תהיה - - התייחסת במפורש בהערה שלך לקשר בין ההוני לבין הריאלי.

את המהלך הזה הכנסת חסמה בעבר, ובצדק. התקנות האלו לא מידתיות, הן לא מבוססות על נתונים מספקים, לכן בוודאי שלא צריך לקדם אותן בשלב הזה. אני דוחה את העניין הזה

העיתוי הוא נכון. אני מקבל את הביקורת שהכנסת לא עושה את עבודתה. את מה שאומרים לנו שאי אפשר לעשות בגלל שזאת ממשלת מעבר אנחנו לא עושים, אבל את מה שאומרים לנו שכן אפשר לעשות אנחנו עושים. יש טענות של אנשי המקצוע שזה תורם, שאני לא בטוח עדיין בזה, אבל אם אני בטוח שזה תורם, צריך לאשר את זה. אני מזכיר שהתקנות הוגשו לראשונה לוועדת הכספים בכנסת הקודמת,

בהיצע אחד עם משרד המשפטים סברנו שמאחר ומדובר בנושא מקצועי שיש עליו הסכמה של כלל גורמי המקצוע - אנחנו מדברים על פעילות תשתית חדשה, על חברות תשתית חדשות,

גם אפשר לאשר או לא לאשר בממשלת מעבר. אני סבור שכל מה שמביאה הממשלה עובר בדרך כלל עבודה מקצועית, לכן זה לא הטיעון. הסיפור של ממשלת מעבר, בעיקר בתקופה כזאת יותר מאשר בתקופת בחירות, הוא קביעת המסמרות לממשלה שאולי תקום ואז היא מוצאת את עצמה בפני עובדה מוגמרת שנגמרה בתקופה שבה לא הייתה ממשלה

לוועדת ההסכמות הייעוץ המשפטי לכנסת נותן חוות דעת לפני שהיא מקבלת החלטה. אני מקריאה לכם את חוות הדעת שכתבנו אז. כתבנו כך: "חלק מהנושאים הכלולים בתקנות אלו מעוררים שאלות כבדות משקל ביחס לחקיקת הריכוזיות והרפורמות השונות שנעשו

ההון בעשורים האחרונים וכן

בכנסת הקודמת עברו תקנות ההוצאות הישירות בוועדת כספים זמנית, כי השר חשב שזה חשוב, כי משרד המשפטים נתן לזה גיבוי, כי הממונה על שוק ההון והגורמים המקצועיים חשבו שזה נושא חיוני

אנחנו יושבים כאן בוועדה ומייצגים כולנו את הכנסת.

מה, נעצור עכשיו את המדינה?

חמוטל, את אמרת שצריך פרויקטים סגורים?

קורונה. עמדת הגורמים המקצועיים בהקשר הזה הייתה שהדבר הזה יכול לסייע בקידום התשתיות שנדרשות כדי לקדם את היציאה מהמשבר. על בסיס זה גם ניתנה חוות

לתקציב גבוה מאוד ביחס לקורונה,

הכנסת היא לא כנסת מעבר, היא כנסת קבועה. לוועדה הזאת יש סמכויות

למיטב הבנתי את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה וההיכרות עם ההנחיות שלו בתקופות כאלו, הן אומרות: לא קובעים עכשיו הנחיות שהן הנחיות של מסמרות.

אין מניעה להתקדם,

עשינו תיקונים בתקנות האלו. אנחנו מביאים את התקנות לכנסת כדי לדון ולקבל בהן החלטה,

שאלה חברת הכנסת יפעת שאשא-ביטון אם זה יותר

בנוסף,

הם לא היו ממליצים על הדרך הזאת אם הם היו חושבים שמסכנים פה את הפנסיה. הכנסת

אני לא מנהל את ההשקעות עבור המוסדיים. יכול להיות שאני מסיר להם חסם והם יגיעו למסקנה שאין להם פרויקטים כדאיים. אני רוצה למנוע מצב שבו בגלל חסם הם יפנו את כל הכספים שלהם לחו"ל ואז החוסכים יפסידו וגם המשק הישראלי יסבול. אני לא אומר להם באיזה פרויקטים להשקיע, אם בכבישים או בתקשורת. הם יחליטו. הממשלה היא זאת שמחליטה איזה פרויקטים מגיעים לשולחן. תפקידי להסיר את החסמים האלה. חבר הכנסת פורר דיבר על כמה המגבלה אפקטיבית. בהחלט יש פרויקטים שנפלו בגלל זה, ואת זה אני אומר גם מהניסיון שהיה לי כיושב-ראש "הפניקס". אם אפשר היה לתת לחוסכים, ואני אומר את זה בראייה של המערכת כולה, באנרגיות מתחדשות, בשדות סולאריים וכו' בדיוק כמו שניתן להם בנדל"ן מסחרי, המצב היה יותר טוב מבחינת התשואה. לגבי שינויי האקלים וכו' יש פה קריאת כיוון, יש כללים בינלאומיים לגבי מה נכנס בתוך הדברים האלה. אנחנו נתנו קריאת כיוון, הסרנו חסם.

ניתן הנחיות. דיברנו על אלמנטים של השפעות על שינויי האקלים. ניתן הנחיות יותר ברורות. בשביל זה יש חוזרים של המפקח שנותנים הנחיות יותר ברורות. יש כבר חוזר לעניין ארבעה אחוז?

איך הגעתם ל-49%? איך העליתם מ-20% ל-49%? סך הכל השווינו למה שנעשה בעולם הנדל"ן והשותפויות. שם הגיעו ל-49% כדי לא להגיע ל-50%. מי יפקח על העניין הזה? זה מבהיל אותנו. אל תשכח שאנחנו פה, בניגוד לנדל"ן, עצרנו ב-25%. זאת אומרת, אם יש כבר 25%, אני צריך לשאול את המוסדיים, כמפקח, אם יש מישהו איתם ב-50% והם השולטים. אם יש שולט ברור, כמובן שהם לא בשליטה, אבל אם לא, אנחנו צריכים לבקש את הנימוקים.

בדיוק הבחינה שנעשית. איך אתה בוחן אם יש לך שינויים אחר כך? אנחנו מפקחים, אנחנו לא הולכים לשום מקום. יש כמה מתנגדים לתקנות האלו. פרופסור אברהם בן בסט, בבקשה. המטרה להגדיל את ההשקעות במשק, הן של המגזר העסקי בכללותו והן של השקעות הממשלה,

משום שהתוצר לעובד בישראל הוא יחסית נמוך ל-OECD, והסיבה המרכזית לכך היא מיעוט הון בישראל לעובד ביחס למדינות ה-OECD. נשאלת השאלה: האם אנחנו מתקנים את הבעיה הזאת באמצעות ההשקעות החדשות. אז לא. שימו לב, מאז 2000 ההשקעות יחסית לתוצר בישראל הרבה יותר נמוכות מה-OECD, הן של המגזר העסקי והן של ממשלת ישראל. ממשלת ישראל מקדישה להשקעות יחסית לתוצר אחוז וחצי פחות לשנה מאשר ממוצע מדינות ה-OECD. אני רוצה להזכיר לכם שאחוז אחד תוצר זה 14 מיליארד שקלים. אם מאז 2000 היינו משקיעים אחוז מהתוצר כמו ה-OECD, היינו צוברים עוד 400 מיליארד שקלים במחירים של היום. אין ספק שיש בעיה של השקעה נמוכה יותר, והשאלה היא אם הסיבה היא העדר מימון. ובכן, בשום פנים ואופן לא. יש בידי, ואני מנתח את זה שנים רבות, את הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואת הנתונים של ה-OECD. מאז שנת 2000 חל מפנה במשק, החיסכון של האזרחים במדינת ישראל יותר גדול מסך כל ההשקעות. בין 2001 עד 2010 - 1.9% תוצר, סדר גודל של כ-28 מיליארד שקלים לשנה. זה גדל מאז 2011 לשלושה אחוזי תוצר, סדר גודל של 40 מיליארד שקל לשנה. רבותיי, חשוב מאוד להגדיל את ההשקעות. הסיבה לכך שאין מספיק השקעות אינה העדר מימון. יש עודפי מימון. אמרתם שהם זורמים לחו"ל. הם זורמים לחו"ל לא מפני שהחוסכים רוצים להשקיע בחו"ל, אלא בלית ברירה. יש מקורות. אם אין מספיק השקעות לממן בארץ המוסדיים לא יחזיקו את הכסף במגירה, הם ישקיעו אותו לטובת החוסך. הדרך היחידה שנשארה להם, אם אין מספיק השקעות בארץ, היא להשקיע בחו"ל. ניתוב חלק מהכסף, כ-40 מיליארד שקלים בשנה לחו"ל, נובע מכך שלא משקיעים מספיק בארץ. את המגזר העסקי אנחנו יכולים לעודד, אבל את הממשלה אין מה לעודד, היא מחליטה בעצמה. היא צריכה להחליט על הרבה יותר השקעות תשתית. העדר יוזמות זו הבעיה, לא העדר מימון, ובקנה מידה משמעותי ביותר. אני מאוד בעד הגדלת השקעות תשתית, אני מאוד בעד השקעות המגזר העסקי, הבעיה היא העדר יוזמות, לא העדר מימון. אפשר להגיד, בסדר, מה איכפת לך, בוא נרשה להם אם ממילא אתה אומר שאין יוזמות. אז לא, יש בעיה. להשקיע 49% בפרויקט ספציפי זה מסוכן. אני לא רוצה שהקופה שלי תשקיע 49%, במיוחד כאשר מדובר בפרויקט גדול, וחלק מפרוייקטי התשתית הם פרויקטים מאוד גדולים. זה פשוט מסוכן. בואו ננתח מה יקרה כשנאפשר את זה. ברור לגמרי שהיזם ירצה להחזיק לפחות 51%, אחרת הוא יאבד את השליטה. נניח שהרשינו למוסדיים להחזיק כל אחד 49%. אחרי שמוסדי אחד ישקיע 49%, מוסדיים אחרים כבר לא יוכלו להיות שותפים בפרויקט הזה. אומרים לנו, "תראו, אחת הסיבות שאנחנו מציעים את זה היא כדי שהחוסכים ייהנו מפרויקטים כדאיים". אחרי שקופה אחת נכנסה לפרויקט, קופות אחרות לא יוכלו להיכנס. אולי חוסכי הקופה הזאת מאוד ייהנו אם באמת הפרויקט מוצלח, אבל חוסכי קופות אחרות בכלל לא יהיו שותפים לחגיגה. ההגבלה הנוכחית שמגבילה את זה ל-20% תאפשר ליותר קופות להשתתף במימונו של פרויקט גדול אחד. אנחנו מדברים פה על השקעה של מוסד פיננסי במוסד ריאלי. אדוני היושב-ראש, הזכרת את ועדת ברודט שהייתי חבר בה. צריך לציין גם את ועדת הריכוזיות שדנה בסוגיה של שליטה של פיננסי בריאלי. עכשיו מנסים לעדכן ולבחון את פרק ד' לאור ההחלטות

אם הסוגיה הזאת ממילא תגיע לשולחנה של ועדה מקצועית שכל הרגולטורים חברים בה, שכל אנשי המקצוע הרלוונטיים חברים בה,

הם ישבו, ידונו, ישמעו את כל ההסתייגויות. ייתכן שהם יאמרו שלמרות שהם שמעו הכל זה בסדר. בואו נמתין שוועדת הריכוזיות תסיים את עבודתה. בימים האחרונים הבנתי שהגדלת ההשקעה ל-49% אחוזים מוגבלת רק לחברות פרטיות, מה שאומר שזה לא יאפשר לחברות ציבוריות שנסחרות בבורסה ליהנות מהחגיגה הזאת, אם רואים בזה חגיגה. זה בעיני חמור מאוד. זאת אפליה מאוד גדולה. זאת אפליה של חברות שהן מבוקרות יותר מחברות אחרות. נראה לי שגם מההיבט הזה זה לא ראוי.

זה נכון מה שהוא אומר? לא היינו רוצים שהמוסדיים יגדילו אחזקות בבזק,

כי זה לא מה שיביא כסף למשק הישראלי. דיברנו על פרויקטים חדשים, על חברות חדשות, על קרן חדשה שיכולה אחר כך להיסחר בבורסה.

אני מציע, היות והדבר הזה נוגע גם לרשות לניירות ערך, לשאול את עמדתה בנושא. אני חושב שיש סיבות נוספות. זה לא סביר שחברות ציבוריות יודרו מהאפשרות הזאת. כפי שאמרתי, אני לא חושב שהמהלך הזה רצוי, אבל אם כבר עושים מהלך, ראוי שלא נעשה אפליות. רשות ניירות ערך הייתה חלק מהדיון. יש לנו בכלל בעיה עם השקעות במשק,

צריך לעשות מאמץ להגדיל את היוזמות. בעיית מימון אינה קיימת כרגע, אפילו אינה קיימת בגדול. כל ההצעה נדונה. גם ענת גואטה, יושבת-ראש רשות ניירות ערך, הייתה בתוך הדיונים. כל המשפטנים בדקו את נושא הריכוזיות, את כל הדברים. התכנית הזאת היא על דעת בנק ישראל, על דעת רשות שוק ההון ואגף

המוצר הזה הוא בדיוק מה שלדעתנו המשק הישראלי צריך את אותן חברות פרטיות. לינור דויטש,

רוב החדר פה הוא בעד השקעות בתשתית, רק השאלה המאוד משמעותית היא: האם התקנות האלו הן הדרך. אני רוצה לחזק את הדברים שאמר פרופסור אבי בן בסט בהתייחס לתמונה הגדולה פה. מדברים פה על מצב היפותטי של בעיה שאפילו ד"ר ברקת אמר שהיא תיאורטית, בעיה שלא מצאו שהיא קיימת.

לא אמרתי שהיא תיאורטית. אני לא מתעסק בדברים תיאורטיים, אני מתעסק בדברים מהותיים שמשפיעים על המשק. יש לך דוגמאות קונקרטיות לפרויקטים שלא קיבלו מימון מהשוק הפרטי? חד משמעית. אני אשמח לקבל דוגמאות קונקרטיות, כי אנחנו לא מכירים כאלו. אנחנו חושבים שמדובר פה בהחלטה כבדת משקל שמצריכה דיון מאוד מאוד מרכזי וחשוב.

כי היא מנוגדת לכל רוח חוק הריכוזיות. הזכיר פה פרופסור אבי בן בסט את ועדת ברודט, את ועדת בכר,

אפילו את רפורמת שטרום שהייתה בשנים האחרונות. כולם מהלכים שנעשו כדי לבזר את הריכוזיות במשק. אנחנו סובלים פה ממשק מאוד ריכוזי. מדובר בשוק של טריליון שקל שמוחזק על ידי שישה גופים מרכזיים. לבעלי השליטה באותם גופים, בין אם זה יהיה יאיר המבורגר בהראל, אלטושלר שחם, שלמה אליהו במגדל, שכל אחד מהם חולש על 330 מיליארד שקל בממוצע של כספי עמיתים, אתה מאפשר להיכנס ב-49% בתשתית מרכזית. זו כמות כוח אדירה שמנוגדת לכל הרעיון של ביזור ריכוזיות שעושים פה ב-20 השנים האחרונות. אתה לוקח אותנו 20 שנה אחורה. עוד לא הוכחה פה בעיה מספיק משמעותית. האם נבדקו אלטרנטיבות? אין מניעה שהמוסדיים ישקיעו דרך קרנות ההשקעה. פטרתם את קרנות ההשקעה מהוצאות ישירות בנושא תשתיות. שישקיעו כמה שהם רוצים דרך קרנות ההשקעה, למה צריכים את ההשקעה הישירה הזאת שנותנת כוח אדיר לבעל השליטה? למה לתת כוח לידיו של בעל שליטה, שגם ככה מחזיק מיליארדים, בלי סיבה שהוכחה אמיתית? אם דבר כזה מועלה, זה צריך לעבור ועדה ליציבות פיננסית שהתפקיד שלה הוא בדיוק לשבת עם כל הרגולטורים הפיננסיים על נושאים שיש להם השלכה רוחבית על המשק ולהחליט אם זה תואם את רוח הדברים. לא מדובר פה בתקנות שאפשר להעביר כלאחר יד, מדובר פה בשינוי מהותי שנוגד כל חקיקה ראשית שהייתה פה בכנסת. מה זה "כלאחר יד"? צריך לעשות פה דיון מהותי, משמעותי. אנחנו עושים דיון. אני שמחה לשמוע שהדברים לא מובאים להצבעה היום. אני אשמח לשמוע אם הוועדה ליציבות פיננסית נתנה על כך את דעתה, האם רשות התחרות נתנה על כך את דעתה. אני באמת רוצה לדעת האם הדברים האלה עברו את כל האישורים, כי מדובר פה בהשלכות רוחב מאוד-מאוד רחבות. תמיר כהן, ראש הלשכה הכלכלית של שר האוצר,

שהיה פה שעטנז די גדול לגבי מה זה תשתיות במדינת ישראל. נשמעו פה כמה נתונים שהיו נכונים אולי לפני מספר עשורים. ממשלת ישראל השקיעה בעשור האחרון המון כסף בפרוייקטי תשתית, בעיקר בפרוייקטי הסעות המונים.

קווי הרכבת הקלה בתל-אביב נאמדים בכ-45 מיליארד שקלים. רק הביצוע של משרד התחבורה היה מכ-17 מיליארד שקל לפני כחמש חמש-שש שנים לכ-30 מיליארד שקל היום, וזה עוד צפוי לעלות. צבר הפרוייקטים שמדינת ישראל צריכה לעשות הוא אסטרונומי. אני מקווה שההתלהבות לקדם פרוייקטי תשתיות תימשך גם כשיביאו לכאן את חוק המטרו, שזה באמת ה-Game Changer שאמור לעזור לפתור את בעיית הגודש במדינת ישראל. פרוייקטים של תשתיות ממומנים בכמה תצורות במדינת ישראל. אחת, דרך ממשלת ישראל. כבישים נעשים בעיקר דרך הממשלה, לא דרך גופים מוסדיים. הדרך השנייה היא דרך פרוייקטים מתוערפים, כלומר דרך משקים כמו מים, גז וחשמל. בכל הפרויקטים, כשמגיעים בסוף לשלבים של מימון, מנסים להכניס גם גורמים פרטיים. הממשלה לא יכולה להסתפק רק במקור מימון אחד. הפער של בניית תשתיות שאנחנו סוחבים אחורה בתור מדינה הוא פער מאוד מאוד גדול. הוא לא בגלל מה שלא עשינו ב-20 השנים האחרונות, הוא בגלל מה שלא עשינו מקום המדינה. אנחנו צריכים לגשר פה על פערים לעומת מה שמדינות אחרות עשו במשך הרבה עשורים. בעשורים האחרונים השקענו בכמויות טובות,

כשזה יבוא, נצטרך עוד מקורות מימון. ממשלת ישראל לא נותנת רשימה למוסדיים במה להשקיע. יש הרבה מאוד פרויקטים שאנחנו רוצים שהשוק הפרטי ייזום יחד עם המשקים המתוערפים. בסוף צריך פה להגדיל את מקורות המימון שהולכים לתשתיות. הפער המרכזי ביותר בינינו לבין ה-OECD נובע בעיקרו מחוסר בתשתיות של הסעות המונים, בתשתיות של תקשורת, בתשתיות של אנרגיה. הפתרון הוא לא רק בתקנות האלו, אבל התקנות האלו הן חלק מרכזי מהפתרון. זה נכון שצריך להגדיל ולעשות עוד פרויקטים של הסעות המונים, אבל בתמהיל של הכלים שהממשלה צריכה, שמדינת ישראל צריכה,

צריך לעשות את האיזונים. אני מבין שסוגיית הריכוזיות גם נלקחה בחשבון. זה לא תהליך שהתחיל היום, זה תהליך שעובדים עליו

שר האוצר בעצמו קיים כמה דיונים עם רשות ניירות ערך, עם אגף התקציבים, עם החשב הכללי. הדבר הזה יצא להערות ציבור. אנחנו כל הזמן בקשר עם כולם. זה רק חלק מסט ראשון של תקנות שדיברנו עליהן. זה הובא בפני ועדת הריכוזיות? אני לא יודע. כל גורם שחשב שיש לו עניין בנושא הזה של תשתיות - - היה בעניין? נתן עמדה? דיברנו עם בנק ישראל באריכות.

איזו שהיא בעיה לאחר הדיונים שהתקיימו איתו. ועם רשות התחרות?

לא חושב שזה נושא שהולך לעלות בוועדת היציבות.

כמו שהיושב-ראש והיועצת המשפטית אמרו, צריך לעבור תקנה-תקנה, לדבר על הדברים, אבל כעיקרון, זה עוד כלי שמדינת ישראל צריכה לשכלל. אנחנו יכולים להשתמש פה ביכולות של השוק הפרטי כדי לסייע למדינה לסגור את פער התשתיות. היא הנותנת בשעה הזאת, כשאנחנו יודעים את החשיבות של

לעזור לו להתאושש. זה מועיל בצד התעסוקה ובצד התשואה הכלכלית למשק.

אני רוצה לברך את שר האוצר ישראל כ"ץ, את אגף שוק ההון במשרד האוצר על זה שהוא הביא את התקנות. אנחנו תומכים בתקנות, אנחנו לא מבקשים לשנות שום דבר שקשור לתקנות שמוגשות היום, אבל אנחנו רוצים להעלות סוגיה שחשובה לנו לגבי הקופה הישנה של עובדי הסוכנות היהודית והמוסדות הלאומיים. מדובר בקופה שנסגרה ב-1995 לעמיתים חדשים, קופה של 2,500 פנסיונרים שבנו את המדינה.

היום לא מאפשר לקופה של המוסדות הלאומיים לרכוש 30% אג"ח, שזה מה שמבטיח את יציבות העמיתים,

מר שוורץ, אתם דיברתם איתי. דיברתם איתי גם היום וגם בפעם הקודמת, בגלגול הקודם של העניין. אתם אומרים שאצלכם יש לקונה. אולי היא אפילו מתקבלת על הדעת. האם דיברתם עם הגורמים המקצועיים? יכול להיות שזה לא היה צריך להגיע לדיון אצלנו והיה צריך להסתיים אצלם בשביל שזה יהיה בתקנות, אם זה אכן נכון. הקופה של המוסדות הלאומיים הגיעה להבנות עם משרד האוצר על כך שבמסגרת הגשת התקציב הבא העניין יוסדר. מאוד חשוב לנו להודיע לוועדה שיש לקונה כזאת. אנחנו מברכים את אגף שוק ההון ואת משרד האוצר שהגיעו להבנות עם קופת הפנסיה של המוסדות הלאומיים על כך שהעניין יוסדר בתקציב הבא.

אתם תביאו תקנות נוספות?

אני לא מקבל את זה. אם זה נכון מה שהם אומרים, זה צריך להיות בתקנות פה,

למה יש לזה עלות תקציבית? אני מסכים עם היושב-ראש בעניין הזה. אתם רוצים שוועדת הכספים תהיה הגוי של שבת שלכם, שאנחנו נעקוב אחרי זה? מה אתם רוצים שנעשה? ממש אין מטרה כזאת. דווקא הפוך. אם זה נכון, בוא נקיים את הדיון ונחליט. למה זה קשור לתקציב המדינה?

אמר שהם יביאו תקנות. זה לא קשור לתקציב. לתקנות האלו יש

הבקשה של הסוכנות היא להנפיק אג"ח מיועדות לנכסים נוספים. לאג"ח מיועדות יש עלות תקציבית שנספרת בתקציב המדינה. לכל שינוי בתחום הזה יש משמעות תקציבית. באיזה היקפים? מאחר ואנחנו מדברים על עלות תקציבית שנאמדת בעשרות מיליוני שקלים, אנחנו צריכים מקור תקציבי. כמה עשרות? השינוי בתקנות מבקש לחייב את המדינה להנפיק אג"ח מיועדות כנגד נכסים של הסוכנות. יש לו בטוחות נדל"ן כנגד זה, מה הבעיה? זה מה שהיה בעבר. הבקשה עכשיו היא לשנות. יש רציונל לשנות את מצב העניינים. ההכרה בנדל"ן הזה הייתה הכרה חריגה, ייחודית. רשות שוק ההון מבינה את זה, רוצה לעשות את השינוי הזה, אבל לשינוי הזה יש משמעות תקציבית.

בהבשלה מלאה היא מגיעה ל-40 מיליון שקל בשנה. במקסימום? כן. יכול להיות שפחות? תלוי איך אתה בונה את התקנות האלו. יש כל מיני וריאציות שאפשר לבנות את התקנות. אני מציע שתביאו את זה ביחד כדי שנוכל לדון על זה.

הבקשה של הסוכנות הייתה לדבר על שינוי מיידי. אפשר גם לעשות שינויים הדרגתיים בנושא הזה. מדובר על 40 מיליון שקלים בהבשלה מלאה. המינימום שאנחנו מכירים הוא 20 מיליון שקל בשנה, לכן צריך מקור תקציבי בשביל זה. ממה נובעת העלות? אנחנו מכירים בזה שיש פה עלות תקציבית. אין לנו רצון להעלות את התיקון עד שיימצא מקור תקציבי. אנחנו כן תומכים בתקנות כפי שהן כיום, אין לנו סייגים לגבי התקנות כפי שהן היום. מאיפה הכסף יבוא? אגף התקציבים, משרד האוצר ורשות שוק ההון מבינים והביעו רצון לעזור לנו לקדם את התיקון לעיוות הזה. השתכנענו שיש פה רצון אמיתי. אנחנו נשמח לקדם את התיקון לתקנות האלו לכשיהיה תקציב. על כמה עובדים מדובר שזה נוגע אליהם? אנחנו מדברים על 2,500 פנסיונרים. מה זה עושה לכל אחד כזה? אם מתקנים, מה זה עושה לכל אחד כזה? המטרה של אגרות החוב המיועדות זה לבסס את היציבות של הפנסיונרים בקרנות הפנסיה, מטרה שמשרד האוצר ורשות ההון שותפים לה, חושבים שהיא מטרה ראויה ונכונה. אנחנו סמוכים ובטוחים שהדבר הזה ייבחן במלוא הרצינות בתקנות שיבואו, אנחנו מקווים, עם התקציב לכנסת. איך זה קשור למרכז הקליטה שמכרתם במבשרת? כל הניסיונות שלי להילחם נגד המכירה עלו בתוהו. העיפו משם את כל העולים האתיופים. בסוף זה נמכר ליזמים פרטיים, נכון?

איפה הכסף? אמרתם שאתם מוכרים את מרכז הקליטה ששווה מיליונים, שאין לו מחיר, ואתם נותנים לקרן הפנסיה של העובדים. אני לא הולך עכשיו לתחקירים שעשיתי

גם בתפקיד הקודם שלך? כן, לא הצלחתי. אני בהרגשה לא טובה. אם היו אומרים שהנושא הזה לא נכון, לא צודק, לא מקצועי, בסדר, אני מרים ידיים. יש לי הרגשה שכאילו מישהו מאיים עלינו, עליכם, שאתם לא רוצים לריב עם אף אחד.

זה נכון, זה נכון. ריבונו של עולם, אני לא מבין. מה מספרים לנו עלות תקציבית? מישהו יודע מה יהיה בתקציב? אתם מדברים על תקציב שיהיה בו גירעון נורא. שם יימצאו הכמה מיליונים האלה בשביל לסדר את זה? אם זה נכון מקצועית, שימו את זה עכשיו. יש לי הרגשה לא טובה בעניין הזה. היו בתקנות האלה עוד סעיפים. כמו שאמר כבוד השר, רצינו לדחוף את הפינטק בישראל עם

משמעותיות של 50 מיליארד. זה היה משנה את תעשיית הפינטק בישראל, מביא אותה כמו את תעשיית הסייבר לחזית עולמית. רצינו לעודד אשראים לעסקים קטנים ובינוניים. נקלענו לתוך הנושא הזה של הבחירות, לכן עצרנו. הגענו לכך שיש הסכמות לגבי הנוסח. אנחנו נביא את כל הדברים כמקשה אחת. מה זה "כל הדברים"?

את הפינטק, את האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, את הנושא של הסוכנות. בואו נאשר את הדבר הזה שהוא סופר חשוב למדינת ישראל ולחוסכים. אנחנו יכולים להוסיף את הסעיף הזה. את התקנות אנחנו כל הזמן מתקנים, רוצים לשפר. גם הפינטק, גם עסקים קטנים ובינוניים וגם הסוכנות

נבוא עם כל הדברים האלה. בינתיים אני לא מתקדם מילימטר, אפילו לא בנושא של תשתיות. בואו נתקדם.

ננעלה

13:00.